אני שמח שכבר זכינו לאשר כמעט שישה-שבעה חוקים, אבל יש לנו עוד עבודה רבה בימים הקרובים.

יש לנו את פרק התמרוקים שאנחנו רוצים לקדם